ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה. הוראות סעיף 6(א)1 לתקנון הכנסת קובע ש"וועדה תבחר מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת את יושב-ראש הוועדה". במקרה הזה, המלצנו על יושבת-ראש הוועדה, השר לשעבר יפעת שאשא ביטון, לכהן כיושבת-ראש הוועדה. אני חייב לספר לכם, שלא ראיתי יושבת-ראש ועדה מיועדת שכל כך רוצה להקים את הוועדה שלה. כל כך מתאמצת, אדוני יושב-ראש הכנסת, שזה יגיע לדיון מהר, כי יש לה הרבה מאוד דברים להספיק, והרבה מאוד דברים לדון בהם. אז מה שנקרא הטורבו כבר כנראה עבר מהממשלה לתוך הוועדה. לאור החיוניות והרצון לפעול כבר מיד כדי לשלוח סדר-יום, אני ממליץ בפני חברי הוועדה, כמצוות הוועדה המסדרת, לבחור בחברת הכנסת שאשא ביטון לכהן כיושבת-ראש הוועדה.

ירים את ידו. הצבעה בעד, רוב נגד, אין פה אחד. בהצלחה רבה, יפעת, בתפקידך. יש לך באמת ועדה עם אתגרים גדולים מאוד. מאוד גדולים, בעיקר לראות איך אנחנו נערכים למשברים הבאים. הקורונה זה תמרור אזהרה ענק שנמצא בפנינו. המגפות הבאות הן אויבות שאנחנו לא מכירים ועוד לא יודעים. רעידות אדמה שמדברים עליהן כבר למעלה מעשור, זה כנראה יהיה הקורונה הבא, כמו שאנחנו לא ידענו אם יש מספיק מכונות הנשמה, ואנחנו לא בטוחים שיש מספיק מנופים ותשתיות וכו'. אנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים,

אני מאחל לך הרבה מאוד הצלחה. אני מבקש שתתפסי את מקום מושבך כיושבת-ראש הוועדה. תודה רבה לך. יושב-ראש הכנסת מבקש לברך אותך. בבקשה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב לכולם, יפעת, המון ברכות. אני חושב זה לא יהיה מוגזם לומר שעיני כל אזרחי המדינה נשואות לוועדה הזו. הנושא הזה הוא באמת אולי הנושא שנמצא בראש סדר היום הציבורי. הנושא שמעסיק יותר מכל דבר אחר כרגע את אזרחי ישראל. הוא נושא שלצערנו לא מדלג על אחד, ולא מבחין בין קבוצות אוכלוסייה שונות, ובין אזורים גיאוגרפים. אני חושב שהיכולת של הוועדה הזו לבוא עם התובנות שלה והבקרה שלה, ולהיכנס לתוך העניין הזה, תשפיע במידה רבה מאוד על היכולת של מדינת ישראל גם להיחלץ מההתמודדות מהנגיף הנוכחי, וגם על היכולת שלנו להיערך לקראת אירועים כאלה שעלולים,

להתרחש גם בעתיד. אני חושב שאת מביאה איתך לכאן לא רק את העוצמות והנחישות לעשות כמו שאיתן היטיב לתאר קודם, אלא גם הרבה מאוד ניסיון. גם מעבודה פרלמנטרית יוצאת דופן שעשית כאן בקדנציה שהיא כבר לא הקודמת, באופן מעשי הייתה הקודמת, וגם כמובן, בתפקיד שלך כשרה בממשלה במשרד מורכב ובתקופה לא פשוטה של מעבר. אני אמרתי לך לא פעם שהכהונה שלך היא בדרך כלל סגולה לאריכות חיי המוסד שבראשו את עומדת. כאשר נשבעת כשרה, אמרו, טוב, זה לכמה ימים. זה נמשך תקופה לא מבוטלת בכלל. אין לי ספק שגם כאן הוועדה הזו, שהיא ועדה חדשה, הולכת להישאר איתנו ולהשפיע על חיינו באופן משמעותי ולמשך זמן. אז אני באמת רוצה לאחל לך הצלחה ענקית בטוח שכך יהיה. באמת, לקוות שמכאן תצאנה לא רק תובנות חשובות, אלא אולי אפילו בשורות טובות.

קודם כל, תודה רבה היושב-ראש, ותודה רבה לך, חבר הכנסת גינזבורג. הוועדה הזו היא באמת מאוד משמעותית בסדר היום של החברה הישראלית, ואנחנו באמת מתכוונים לקחת את זה ביראת קודש, גם תוך הסתכלות על התהליך שעברנו. לשמר את מה שהצליח. להפיק לקחים על דברים שאנחנו יכולים לעשות קצת אחרת. אנחנו בעצם קיבלנו כולנו בהפתעה את נגיף הקורונה לא רק בישראל, אלא בכלל בעולם. גם היום אנחנו עדיין לא מכירים עד הסוף את ההתנהגות שלנו, ואנחנו יודעים יותר ממה שידענו לפני חודשיים, ועם זה אנחנו נלך להיערכות לגל השני. חשוב מאוד לזכור שהגל הראשון עוד כאן.

יש איזושהי נטייה לחשוב שזה חלף, אבל ה- - - שנשארו הן לא רק כלכליות וחברתיות, כמו שנהגנו לחשוב, אלא גם בריאותיות. אנחנו רואים שיש עוד התפרצויות במוקדים שונים. אנחנו עדיין צריכים להתמודד עם זה. אני יכולה להבטיח לכם שאנחנו נעשה את הכול כדי להביא את הבשורה לעם ישראל מבחינת ההיערכות הנכונה. מבחינת ההסברה. מבחינת זה שאנחנו נהיה מוקד לכל השאלות והדברים שהם לפעמים נמצאים בחוסר ודאות ומחלישים לנו את היכולת שלנו לשמר את שיגרת החירום. לצד זה, יש לי גם בקשה. אנחנו נעשה את זה גם באופן פורמלי. אני מאוד מכבדת את עבודת הכנסת. ככזו, אני מצפה שכל ועדה באמת תיגע בסמכויות ובסוגיות שבסמכותה. לכן אני אשמח שכל מה שקשור לקורונה יהיה כאן כדי שאנחנו לא נייצר כפילויות. שלא נזמין לכאן אנשים פעם אחר פעם לאותו דיון ואותו נושא. בשיתוף פעולה איתכם, אני לפחות מהצד שלי מוכנה להתחייב שככה אנחנו ננהג. תודה רבה לכם. שיהיה בהצלחה לכולם. בבקשה, חבר הכנסת משה אבוטבול. נעים מאוד לצוות שכותב, חבר הכנסת משה אבוטבול. ראשית, אני רוצה לברך את כניסתך לתפקיד כיושבת-ראש הוועדה. אני שמח שגם בחרו במישהי רצינית שגם שימשה כשרה, ויודעת בדיוק את המורכבות של משרדי הממשלה. אני, בניגוד לאחרים, שימשתי כאן בוועדה הקודמת שהייתה, שהיה היושב-ראש עופר שלח, כך שיש לי באמת קצת מהזיכרון הארגוני המצטבר. היינו גם בסיורים. העלנו, אפשר לומר, מאות אנשים שדיברו על המשבר של הקורונה. אני חושב שזה דבר שהיום יהיה על סדר שולחנה של המדינה, של הבית, של הממשלה. וכמובן, של הוועדה, לצערנו, עוד הרבה זמן. או לדון בדברים העכשוויים שקורים, או לדון בהשלכות שיהיו, או להסיק מסקנות מאותם דברים. כך שידייך יהיו מלאות ועמוסות בעבודה. אני באמת רוצה לאחל לך המון הצלחה בתפקיד. אני כמובן לשירותכם. כבר מחר מתחילה העבודה, הבנתי. צריכים להגיע עם בגדי עבודה, להתחיל לעבוד... אני באמת רוצה לאחל לך המון הצלחה. צר לי שאני עכשיו צריך לרוץ לוועדת החינוך, גם שם אני חבר, וגם שם צריך לאשר את היושב-ראש. אבל אנחנו בגלל שניתן את כל הכוח להצלחת הוועדה, אני בטוח שחשוב אני אומר את זה, באמת חשוב, שחברי הוועדה ייקחו וייטלו את הדוחות שהוצאנו מהוועדות הקודמות, זה ייקל עליכם הרבה לדעת ולהבין מה היו ההתייחסויות. עובר לעשייתם באותם רגעים עם הנושא של הבדיקות. לא אומר שחייבים לאמץ את הדברים, גם אני לא אימצתי שם חלקים שראיתי בהם קצת קטע פוליטי. אבל יש הרבה תובנות טובות וחשובות שיכולות לתת לנו ארגז כלים כדי לדעת מה היה בזמן אמת בתקופה הקשה יותר מאשר היום. מאחל לך המון הצלחה. תודה רבה. אני כראש רשות לשעבר, 10 שנים בבית-שמש, בניתי 40 אלף יחידות דיור בעיר בית-שמש, צר לי שלא זכיתי גם להכיר אותך בתפקיד הקודם. אבל אני בטוח שעשית המון דברים טובים לעם ישראל.

תודה רבה לך. אני רק אומר שאני לקחתי את כל חומרי הוועדה הקודמת. קראתי את הכול. באמת, יש חלקים שאפשר להתחבר יותר, אחרים פחות. אבל בהחלט זה בסיס טוב לדיון. אני רק אומר לכם לפני שאני אתן לחברת הכנסת קטי שטרית, ולחבר הכנסת רזבוזוב להתייחס. הוועדה תעסוק גם בנושא של הגל הראשון,

לבחון את ההתמודדות שהייתה בגל הראשון. זה לא סוד, ואני יודעת שלפעמים נדמה שהדעות חלוקות, אבל זה לא סוד שמדינת ישראל התמודדה בצורה מצוינת בבלימה של הנגיף. אנחנו רואים את זה גם ממדינות אחרות שמסתכלות עלינו, ומאמצות הרבה מאוד מהצעדים שאנחנו עשינו בבלימה בעצם של המגפה. זה נכון שגם לקראת האסטרטגיה של היציאה מהחירום וחזרה לשיגרה, יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם ולעשות אותם בצורה קצת יותר מדויקת אולי, קצת יותר נכונה, קצת יותר טובה. אבל שוב, צריך לזכור שאנחנו ניהלנו אירוע מתגלגל. אף אחד בעולם לא ידע בפני מה הוא עומד. גם היום, אנחנו יודעים יותר, אבל אנחנו לא יודעים עד הסוף ראו ערך הנושא של חום, העניין של עונה, שאמרו אולי בקיץ זה קצת יבלום את כל המגפה, ואנחנו רואים. תראו, במצרים מה קורה. תראו כאן בישראל מה קורה. לכן אנחנו נצטרך לנתח את הדברים באמת ברמה יום יומית. אנחנו כמובן ניערך לגל השני. כל ההכנה של תרחישי ייחוס, בנייה של מודל של ניהול סיכונים כלכלי מול בריאותי. אנחנו נעקוב בצורה הדוקה אחר החלטות הממשלה והיישום שלהן בעיקר בכל מה שקשור לבעלי עסקים. אנחנו חייבים לעזור להם להרים את הראש מעל המים, ולוודא שכל מה שהתחייבנו אכן קורה. אנחנו נכניס לכאן ערך נוסף, אולי זה מתחבר אליך ברשויות המקומיות של החוסן החברתי. איך אנחנו יכולים לייצר חוסן חברתי שיעזור לנו להתמודד בצורה טובה יותר, בין אם זה עם הקורונה, בין אם זה עם מגפות אחרות. המקום של השלטון המקומי בתוך ההתמודדות הזו - - - אל תשכחי לקחת אותנו גם קצת לסיורים. בוודאי. זה הדבר הבא. כמובן שאנחנו נקיים סיורים בשתי רמות. פעם אחת כדי לבחון את ההיערכות, בעיקר מערכת הבריאות ואחרות, וגם לראות איך מיישמים את החזרה לשגרה בפועל, תוך שמירה על כל הכללים, ההנחיות שניתנות של הריחוק החברתי, של ההיגיינה, ושל דברים נוספים. אני בטוחה שאתם תהיו שותפי אמת כאן. בזכות השותפות הזאת, אנחנו גם נצליח לעשות את הדברים האלה.

פשוט חייבת. הגעתי מוועדת כספים, אבל אני גם חייבת לרוץ לוועדת חינוך, כי אני מרכזת שם את הסיעה. היה חשוב לי להגיע. קודם כל, לאחל לך בהצלחה. אני בטוחה שההצלחה שלך היא ודאית וברורה, מפני שמניסיון, אני יודעת כמה את מקצועית.

וכמה את תביאי לוועדה הזו גם את הנועם שקצת היה חסר בפעם הקודמת. כי בפעם הקודמת זה היה יותר פוליטי,

זה יהיה יותר מקצועי. אני בטוחה שמכאן ייצאו רק דברים ליצירה.

היזמות שיש בתוכך,

היצירה שיש בתוכך, יקבלו פה בוועדה הזו נופך אחר לגמרי, ונפח אחר לגמרי. אני בטוחה

אני מאחלת לך שתצליחי. אני ביקרתי,

הצעה אחרונה של חבר הכנסת אבוטבול. אני ביקרתי במחלקת קורונה בהדסה עין כרם. זו חוויה בלתי רגילה לראות שם, לחזק את הצוות שעובד. התחושה הייתה שכאשר אתה נכנס לשם, מלבישים אותך כאילו אתה הולך לחלל החיצון. פשוט שם אתה רואה מה ההבדל בין החיים של לפני הקורונה, שזה פרוזדור, לבין החיים עם הקורונה, שזה בעצם ממש שינוי עצום שלנו. אני פה לרשותך. היה חשוב לי מאוד לציין שהוועדה הזו, להערכתי, היא היום החשובה ביותר במדינה, מפני שפה באמת אני חושבת שאנחנו נתרום ואנחנו נפעל לטובת המדינה, לטובת מה שקורה. צדקת כאשר אמרת שראש הממשלה ומשרד הבריאות, ושר הבריאות לשעבר ניהלו את כל המשבר הזה בצורה הטובה ביותר. אני בטוחה שבעזרתך, ובסיועך גם זה ימשיך הלאה. אני ממש מתנצלת, כי אני חייבת לרוץ לוועדת חינוך. השבוע הזה יהיה קצת משוגע מבחינת הריצות שלנו. אבל אני מאמינה שהלאה זה יהיה יותר טוב. בהצלחה, יפעת

יפעת חברתי היקרה. אנחנו פה נעשה עבודה, אין צל של ספק.

תודה רבה. בהצלחה. אני אצטרף לברכות. אני חושב שהוועדה הזאת בימים אלו היא אחת החשובות. היא חולשת על המון תחומים,

אין סוף של תחומים שאנחנו אמורים להתעסק כאן בוועדה. אני דווקא לא חושב שמה שחברת הכנסת קטי שטרית אמרה, שהוועדה הקודמת הייתה פוליטית. אני חושב שאין פה פוליטיקה, טעויות שנעשו אסור לטאטא אותן מתחת לשטיח. אני כן חושב שצריך להרים את הסוגיות הכואבות, למרות שהן יכולות להיות כואבות. כשצריך לפרגן, אנחנו גם נדע לפרגן. אבל אני רוצה להגיד לך, שמהניסיון שלי דווקא בוועדה הזו, ממה שהיה לפני זה בכנסת או המעבר, כן אפשר להזיז בה דברים, כמו שעשינו דיון בנושא הספורט והצלחנו להזיז. הצלחנו והורדנו מגבלות, והחזרנו את הספורטאים, ואת הספורטאים האולימפיים מיד יום אחרי הוועדה. באותו יום כבר הוציאו את התו הסגול הספורטאים. מינו רפרנט ממשרד הבריאות, וכל זה קרה בוועדה. לפני כן, אף אחד לא דיבר על זה. אז כן אפשר להזיז כאן דברים. אני בטוח שאת עם הניסיון שלך נוכל להזיז. אני לא חושב שיש פה עניין של קואליציה, אופוזיציה. פוליטיקה תמיד תהיה, אנחנו יודעים. אבל אני כן חושב שאנחנו יכולים לעשות כאן עבודה, וזה מה שמצפים מאתנו.

תודה רבה. אני מצפה שהוועדה תהיה עניינית. שהיא תדע לשים את האור במקומות שצריך לשנות, לשפר או לתקן. והיא תהיה מאוד פרגמטית מהבחינה הזו שאנחנו לא נגיד מה לא בסדר, אלא אנחנו נגיד מה כן אפשר לעשות, ואיך אפשר לעשות. ואנחנו נעזור לקדם תהליכים. בעיניי זאת המשמעות האמיתית. אנחנו נהיה אופרטיביים. שיהיה לנו בהצלחה. כן, אני מרגישה, אתה מדבר על ספורט. אני כל התקופה הזאת אמרתי, שאני מרגישה כמו רץ שעשה את כל תרגילי החימום, הוא כבר מגיע עם כל המרץ לקו הזינוק, ואומרים לו לא עכשיו, לא עכשיו. הוא כבר רוצה לרוץ, ואומרים לו לא. כך אני מרגישה. אני שמחה שאנחנו כאן. לאה, תודה רבה על ההתגייסות. כבר מאתמול איך שקיבלת את המינוי, והיועצת המשפטית שלנו, של הוועדה. והדובר שככה נצעד ביחד, גם נקיים פגישת היכרות יותר מעמיקה. אני יכולה להבטיח לכם לא תנוחו הרבה. יש לנו הרבה עבודה לפנינו. אתה מכיר אותי, אם אנחנו לוקחים משהו, אז עושים אותו עד הסוף. זה הזמן שלנו עכשיו עם כל מה שקורה.

מחכים לך.

אנחנו בשני דיונים כבר מחר. הדיונים הראשונים יהיו קודם כל בקבלת תמונת מצב על מה שקורה עכשיו, כדי שאנחנו נדע מאיפה אנחנו מתחילים ונוכל לאסוף את הכול. הדבר השני, שהוא מאוד בוער, זה הנושא של העסקים. כל ההלוואות, כל מה שהתחייבו כסל סיוע, ננתח אותו. ננסה להבין איפה האתגרים והכשלים, מה אולי צריך לתקן. ולוודא הכי חשוב שמי שבקצה שם מקבל את הכסף, והוא לא מתמסמס לנו שם איפשהו שם בדרך. חשוב ההתייחסות של המשרדים הממשלתיים, שישלחו לי פה נציגים בכירים שיבואו ויתנו תשובות, ולא ישלחו לי פה סתם אנשים שיבואו, יספרו לי סיפורים, כי גם זה קורה.

דווקא במעמד הזה, עם יושב-ראש הכנסת, אנחנו כן נראה אם זה עובד,

אנחנו כן נצטרך להפעיל את הלחץ. אנחנו ניתן את הכבוד לכולם, כל עוד שייתנו לנו את התשובות.

אנחנו צריכים את התשובות. תודה רבה. שיהיה בהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.